בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו אמורים להצביע עכשיו על תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף). בהתאם לסיכום אתמול

ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021),